אנחנו גמרנו להקריא, גמרנו להסביר. קבענו בשעה 13:30 להצביע לאחר הקראה והסבר על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022. ההצבעה היא על דעת הקואליציה והאופוזיציה כאחד בהסכמה מלאה, כחלק מניקוי שולחן בתהליך פיזור הכנסת. מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 2 נגד, אין נמנעים, 1 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון

התשפ"ב-2022, אושרה. 2 בעד,

אני כמובן מכבד את ההסכמות בין הקואליציה ובין האופוזיציה, אם כי אני חושב שהחקיקה הזאת מיותרת. אני מקווה מאוד שהיא לא תתקדם. לכן בשלב זה אני מגיש רביזיה.

יש היום אינפלציה ברביזיה. גם אני מצטרף לרביזיה. אני חייב לשאול בתלמודית: מאי נפקא מינה, מה הרבותא של ההצטרפות שלך לרביזיה? אסביר לך אחר כך.

מבטיח לך שאם ולדימיר בליאק ימשוך את הרביזיה אז גם אני אמשוך. הבנתי. "מושכני אחריך נרוצה", כך כתוב בתלמוד. אני בטלפון עם משה ארבל.

לו שאנחנו מודים קודם כול ליושב-ראש. אנחנו מאחלים בריאות למשה ארבל, שהוא מיוזמי הצעת החוק ולא יכול היה להיות פה היום. הוא מוביל ויוזם, והנה אחר הצוהריים אנחנו עוד נפגוש אותו. אדוני היושב-ראש, גם בשם משה ארבל וגם בשמי, אנחנו קודם כול מודים לך. אבל תגיד לו שיש רביזיות, שיידע את המצב לאשורו. מה שקשור לוולדימיר אני אסתדר איתו, אל תדאג. רגע, תן לי לסיים להודות לך. מה, אי אפשר להודות לך? גם כשהוא מודה לי הוא כועס. אדוני היושב-ראש, למרות שלא מגיעה לך הודיה שלמה, אבל אני אודה לך על ההשתדלות שלך, כי עשית באמת השתדלות. הוצאת לנו את הנשמה מאתמול. זה הדדי. לי יש עשר נשמות. אני שורד. אבל זה הדדי. באמת תודה רבה לך. אורי, תודה רבה גם לך. ולדימיר, גם לך תודה רבה שלפחות לא התנגדת, למרות שזה לא היה עובר אבל אני מאמין שגם נוכל להגיע להבנות. אני גם מודה לכם. זה חוק חשוב. כאשר יש מישהו שמתנגד או מישהו שלא מסכים אתנו אז השכר גדול יותר. אני באופן אישי מתרגש שזה מגיע לקריאה הראשונה, בתקווה שזה ימשיך הלאה. יכול להיות שזה לא יתקדם, כפי שרובכם ביקשתם מן המשרדים כשהתגייסתם כולם נגד הצעת החוק, יכול להיות שזה לא יתקדם אם הרפורמה גם לא תתקדם ותופסק. אבל אני רק אומר לכם, אני לא אוהב להגיד שבונים אתכם בקואליציה הבאה ונראה מה יהיה. אני מאמין שאם היינו שם כל היושבים כאן הדעה שלהם הייתה אחרת, כי אנחנו יודעים איך זה הולך. אני נמצא בוועדת הכספים, הייתי בקואליציה, הייתי באופוזיציה. לצערי זה לא בא מן המקום הכי נקי. אם היה שר שהיה מנהיג אתכם אחרת אם היה כאן אריאל אטיאס, שהיה שר התקשורת, שדיברתם על הרפורמה שהוא התחיל אותה לפני כחלון תאמינו לי שהייתם היום אומרים שהוא היה מנהיג את זה, ואז אף אחד מהיושבים כאן לא התנגד כאשר

אבל אני שמח שהעברנו את זה, ברוך השם, ובהסכמה, בתקווה שהרפורמה לא תיכנס. אני עדיין מאמין גם בניסים ובסיעתא דשמיא. הייתה סיעתא דשמיא שהצעת החוק הזאת בכלל עברה בקריאה הטרומית, כי אנשים התבלבלו, בסיעתא דשמיא של אותם אנשים מן הציבור הערבי, מן החברה הערבית, מן הרשימה המשותפת, של ג'ידא רינאוי זועבי, שהיא ידעה מה ההבדל, היא ידעה מה הוא חינוך הילדים שלנו ולמה זה כואב לנו, היא ידעה את הערכים שלנו. הם ידעו את הערכים שלנו, מה שאחרים לא ידעו, ובגלל זה הגענו למקום הזה והצלחנו להעביר את זה בסיעתא דשמיא בקריאה הטרומית, ולכן אנחנו גם אומרים שסיעתא דשמיא שהגענו לקריאה הראשונה. כאשר השר יועז הנדל פגש אותי ואמר לי: "טרומית זה סיעתא דשמיא?" כן. קריאה ראשונה זה גם סיעתא דשמיא. וכאשר זה יגיע לקריאה שנייה ושלישית זה בוודאי סיעתא דשמיא. ואם הרפורמה לא תיכנס אז בכלל סיעתא דשמיא. אבל אנחנו גם יודעים עוד דבר, ש"כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד", ולא משנה מה בסופו של דבר יהיה, אם יעבור או לא יעבור אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו בעולם הזה. ה' יעשה את ההשתדלות, את מה שהוא צריך לעשות מלמעלה. זה האמונה שלנו, וכל דבר שהוא טוב יותר, טוב פחות, הכול משמיים, ומה שיהיה שיהיה לטובה. אנחנו גם נעשה את ההשתדלות שלנו.

רבה, אדוני היושב-ראש. כבר אמרתי בתחילת דבריי שהתגלגלה זכות על ידך, שבמשמרת שלך הצעת החוק הזאת מאושרת לקריאה הראשונה. החוק הזה אולי נראה חוק לא משמעותי. לא רבים מבינים כמה תוכן יש בתוך החוק הזה, כמה השפעה, כמה פולמוס ועד כמה הוא גרם לתסיסה גדולה מאוד, לפגיעה גדולה מאוד בדברים העקרוניים, בליבה של דברים ערכיים שחשובים לנו. ינון שם דגש על חינוך. אני מדבר על השימוש האישי של עשרות אלפים ומאות אלפים. משרד התקשורת ושר התקשורת, פעולתו המרכזית בקדנציה הזאת, הוא ייזכר בדבר אחד: טיפול בקומות בטלפונים הכשרים. אנחנו סובלים מחוסר קליטה, משירות לקוי בחברות הסלולר. לא טיפלתם בזה. לא מטפלים בזה במשרד התקשורת. אנחנו עומדים בתת-שירות בחברות הסלולר, בחוסר אמון צרכני, בכשל צרכני בהתנהלות מולם. מה זה קליטה

אזורים שלמים בעיר הבירה, עשרות אלפי משפחות אין להן קליטה בכלל. אין תשובה למה שהם אומרים, לא טיפלתם בזה. השר יוכל להתגאות רק בטיפול בקומה הכשרה. התשובות שלו והביטויים שלו סביב החוק הזה, הוא נכנס, חיטט וחפר, דחף את ידיו לתוך ביובים שלמים, בלשון הרע, בכל מיני דברים כל כך שטותיים, בכל הרכילויות הכי זולות שיש בציבור החרדי, ותמיד יש בכל מקום, בכל חברה. לשם הוא הגיע. ולא רק שהוא הגיע לזה, זה מה שהוא אמר במליאה. הוא ענה במליאה תשובות: אתם מפלים ספרדים, לא מפלים ספרדים. איזה קשר יש לדבר הזה? חשבנו שגם אם אנחנו לא מסכימים אתו יש לנו בכל אופן שר ערכי, הרושם האישי שלנו מהשר הזה היה ברמה אחרת לגמרי. לאן הוא הוריד את עצמו? לאיזה שפל? על זה המלחמה עכשיו, על המקומות הכשרים? היו לנו גם שיחות אישיות. יכול להיות שגם היו לקונות, אנחנו מודים שהיו, לא הכול היה בסדר. טענתם למשל שיש בעיה במחירים של המכשירים. אין לקונה, אין כשל. אם יש בעיה תטפלו בה. מה הבעיה לשר להגיד: אני מפקח, אני מגביל, אני דורש, אני עושה שימוע על המכשיר? כך מטפלים בדבר. יש עוד דברים שחשבת שצריך אמרנו שנשתף פעולה בעניין הזה. הגיעו רבנים שלא נוהגים לצאת ממקומם, אנשים מבוגרים, אדמו"רים ביזו את עצמם, עלו ללשכת השר, שאין לכך תקדימים. אפילו ראשי ממשלה מגיעים לרבנים מכובדים כאלה. ביזו את עצמם להגיע לשר, לא היה דבר כזה. יושב השר בלי כיפה, אפילו לא מצא לנכון ללבוש כיפה על ראשו כאשר באים רבנים כל כך חשובים. כל אדם עם איזשהו רגש היה מכבד, כן דתי או לא דתי,

כאשר מגיע נשיא ארצות הברית הוא יודע לכבד מעמדים, יודע לשים את הכיפה. עמד השר מנוכר. כל הנאום שלו היה הסתה, הוא הכפיש את הציבור החרדי, השמיץ את הציבור החרדי, נגע בנקודות הכי רגישות שלנו. מדבר ינון על חינוך חינוך הוא חלק מן הדבר הזה. אנחנו מוסרים את הנפש שלנו על דברים כאלה, מונעים מעצמנו דברים שחשובים לנו. זה ציפור הנפש, אומר אחמד טיבי. על זה אתם הולכים? על זה המלחמה שהוא חידש בשנה הזאת? הוא יגיד לנו איך להתנהל? בלי החלק הערכי אלא החלק שקונה ומוכר מרצון, אם כל מה שיש פה. להגיד: אני מקדש עכשיו את ההתניידות? יש התניידות. אפשר בתוך הקומות הכשרות להתנייד עם המספר לשבע או שמונה חברות בלי שום בעיה. מקלב, אתם דיברתם מדם לבכם אבל אני חייב לסיים את החלק הזה. אדם שקנה מספר ידע למה הוא נכנס. כולם יכולים לקנות בקומות הכשרות. גם שר האוצר יודע לקנות פלאפון בקומה כשרה כשהוא רוצה. כולם יודעים לקנות את הקומות הכשרות, מי שרצה, אין שום הבדל, אין שום אפליה. אומרים לך: יש לנו קווים רחבים מאוד אבל מוגבלים לדבר הזה. אם אתה לא רוצה, אל תיכנס אלינו. אם אתה רוצה, תצא מאתנו. על מה כאן הוא השקיע את כל העולם? הוא השקיע בדירה? אנחנו מדברים על כסף קטן. על זה לפרוץ במלחמה כזאת, לקדש אמצעים? זה שר בישראל? הוא רואה את הכאב של אוכלוסייה כזאת גדולה, שכל כך חשוב לה הדבר הזה. הם מונעים מעצמם וטורחים בגלל הדבר הזה, מפסידים הרבה דברים בגלל שהם רוצים להיות מוגבלים. אומר השר: אני אראה לציבור מה צריך לעשות, אני הרגולטור, יש בידי מספרים, לכן אני אקבע לכם איך תעשו את זה. אני לא מוכן לדבר כזה. איזה סמכות יש לשר? זו דמוקרטיה? תודה, מקלב. הצעת החוק הזאת עברה. מועד לדיון ברביזיה נקבע, בהמשך נעדכן. בשעה 14:00 נצביע על הרביזיה לגבי כביש 6. תודה רבה. הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה